כמובן, אבל כהרגלנו נקשיב ונלמד.

בכל מקרה, אני מציעה שקודם נקשיב לאנשי

אתה צודק שעדיף שנשמע קודם ואז נבין ונשאל שאלות בהתאם.

בבקשה.

מברך על הדיון

אנחנו לא מסתירים דבר וחצי דבר ולא מנסים לכאורה להצדיק בצורה רוויית מניפולציות וספקולציות מצבים בעייתיים איתם אנחנו מתמודדים. קודם כול, יש לנו בעיה אמיתית מאז פרוץ נגיף הקורונה עם היכולת שלנו לתת מענה מהיר לכל מי שפונה למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי זו

יש לנו מוקדנים ספציפיים ואנחנו כמובן מעבים בהתאם לפניות את המוקדנים שיכולים לתת מענה בשפות האלה כדי שלאנשים יהיה ברור לגמרי.

יש לנו את הנתונים, לא באתי איתם. היא אולי תבדוק

בנוסף, לרשות המסים יש חובת סודיות. זה גוף מאוד עמוק ומשמעותי שנמצא בכיס של כל אזרח, ולכן יש לו אחריות מאוד מאוד גדול מול האזרחים, וכמובן בראש ובראשונה וגם לשרת את הממשלה ואת אזרחיה. תפיסת העולם שלנו והמטרות שלנו

האזור האישי מאפשר לציבור מיצוי זכויות. לקחנו לנגד עינינו גם את אפשרות מיצוי הזכויות מול הציבור. חלק גדול מזה שהציבור לא ממצה את זכויותיו בעולם המסים המורכב והמסובך,

לא פעם, כי לפעמים חסרים לו המידע והידע.

האזור האישי ודרכים אחרות

את הדבר הזה לא היינו יכולים לאפשר אם היינו תלויים בגופים אחרים.

שיש לנו עוד הרבה מה לעשות בה ולהשתפר. אין לי ספק,

שגם בעניין הזה נקבל שיתוף פעולה ממשרדים אחרים כמו שאמרתי, זה מתחבר להחלטה הממשלה 260 שקשורה להאצה הדיגיטלית, וזה מתקשר היטב גם לוועדה הזו

הערת

נמצא פה גם מר אוחיון שהוא סמנכ"ל שירות הלקוחות שלנו. אין ספק שאנחנו צריכים לתת גם למגזר הזה. ואם אנחנו לא נותנים שירות מספיק טוב למגזר שדיברת עליו,

אנחנו ממוקדים יותר בשפה הערבית ובעברית, אבל גם ברוסית, אז אני מפנה לסמנכ"ל שירות

הלקוח בסוף צריך לקבל מאיתנו שירות.

אני מאמין גדול, אני כבר עובד לא מעט שנים, בטח ובטח עם ישראל דיגיטלית

אני אגיד לכם דברים שאנחנו עשינו בתור סנונית ראשונה,

למשל, כאשר פונים אלינו לזימון תורים,

הכול בגלל שאנחנו מזדהים,

מודעים ונמצאים מבחינתנו במודעות מלאה למטלות האדירות שמונחות על כתפנו. הביטוח הלאומי זה מעגל חיים. זה מתחיל בחלק מהמקרים משמירת היריון ועד למצב שאדם נלקח לעולם שכולו טוב, קבורה וכן הלאה. אין דבר במעגל החיים של הציבור במדינת ישראל שלא נמצא במתכונת כזו או אחרת

אנחנו רוצים להקנות לאזרחים הוותיקים בחברה הישראלית את הקצבאות מבלי שהם יטריחו את עצמם, למעט פעם אחת, לא

נחמה, מנכ"ל מוסד הביטוח הלאומי תיאר גם בתחילת דבריו את נושא המוקדים. אני רוצה שניגע בשירותים הדיגיטליים. המנכ"ל מבקש להעביר את רשות הדיבור למיכאלה שתתייחס להזדהות האחודה.

כמובן שאם נצטרך, נחזור אליך. בהחלטת הממשלה יש שני דברים מאוד מאוד מרכזיים שקרו בעקבות הדבר הזה. אומנם היא עברה רק ביולי, אבל כתוב שם באופן חד

כרגע טופס 100 מאפשר לנו לצמצם כמה שיותר את הבירוקרטיה מול האזרח. אנחנו יכולים לקבל מידע גם מהמעסיקים, להצליב נתונים, וכמה שפחות לבלבל את המוח לאזרח. אנחנו מקבלים את כל המידע אלינו ונותנים לו את הזכויות בלי לטרטר אותו ובלי

אם לאדם יש רק אופציה אחת והוא לא יכול להפעיל אותה הוא נמצא בבעיה והוא מתוסכל, אבל לא כך המצב כשהוא יודע שיש לו מספר אופציות להזדהות שהוא יכול לבחור

צריך לזכור באנשים נכים, נפגעים, שרוצים למצות את הזכויות שלהם,

מהמוסד לביטוח לאומי. צריכים לקיים ועדות והוועדות משתדלות להתקיים, ובאמת נעשה קשר מאוד יפה. אני רוצה לשבח את ירונה שלום, שהיא יושבת-ראש ועדות רפואיות בביטוח הלאומי, שבאמת עושה מאמץ גדול בעניין

אנחנו עושים פעילויות כדי לגרום לאתרי ממשלה להיות יותר נגישים לחברה הערבית. אנחנו בקרוב גם נפרסם מדריך בנושא.

שבדק לבקשתנו את אתר רשות המסים בערבית,